שלום רב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת.

נתחיל עם הפטורים מחובת הנחה ולאחר מכן נמשיך עם שאר סעיפי סדר-היום. המטרה

היא להניע את הכנסת.